בוקר טוב לכולם. אני שמח לפתוח את הישיבה, סקירה לקופת חולים מאוחדת,

שמנכ"לית הקופה משתתפת איתנו, אמנם לזמן קצר אבל אין לי ספק שעצם הנוכחות שלך כאן תהיה השראה לכל

אכן, קופת חולים מאוחדת כשמה כן היא.

מאוחדת ומיוחדת.

מאוחדת, מיוחדת, מאחדת, מאגדת, זה

לוועדה מגיעות פניות בלא הבדל,

מתמסר בשעות ללא שעות, יום שישי דקה לפני שבת, מוצאי שבת דקה מיד אחרי צאת השבת,

יותר מאוחר', כן,

חוי שעובדת עם עוזי ומקבלת את כל הפניות, וכמובן משה והאחים ויכלר וראש המטה שלי רועי. שלא נזכיר אותם. לא נזכיר אותם, בוודאי שלא.

היחיד אני חושבת מכל הקופה, אם כולם ידעו שהוא מתקשר ואני עונה,

הוא היחידי שאני עונה לו מיד. כשהוא מתקשר, כל מילה שלו

כי אם מטפלים רק בפניות תמיד יהיו פניות ותמיד יטפלו בפניות, הרעיון זה לסגור אותן ולטפל

גם ביכולת שלו לטפל בדברים גם בהרבה מאוד חמלה,

הוא איש יקר, יש

אנחנו לא מתעסקים אך ורק בפניות,

אלא חלק מאוד מאוד אינהרנטי בשירות שלנו זה פניות בנושא שירות. למה אני קורא שירות? שירות זה דברים שהמבוטח צריך במהלך החיים הרפואיים שלו. אם הוא צריך התחייבות והיא מבוששת להגיע,

בני משפחה,

כ-7% מהפניות הן פניות שאנחנו מקבלים אותן ממה שאני קורא "מייצג", זה יכול להיות נציבות פניות הציבור שכפי שאתם רואים פה מרבית הפניות שמגיעות אלינו

אנחנו נגיע השנה ל-12,000 פניות כתובות, וזה במערכת שמטפלת בעוד הרבה מאוד פניות טלפוניות, פניות שירות, דברים שנפתרים באותה שיחת טלפון אנחנו אפילו לא מציינים

כשאנחנו רואים פה שרוב הפניות בכספים, מה זה אומר מבחינתך?

אני אגיד שוב. אלו הן קטיגוריות ראשיות, מה שאנחנו רואים כאן. בתוך הקטגוריה של כספים יש 8 קטיגוריות משנה שאנחנו קוראים להם נושאים. אחד מהם כפי

מקבלים דו"ח לגבי כל הפניות הקיימות בתוך המערכת, כל הפניות שעדיין פתוחות, כל הפניות שנסגרו ובאיזה טווח זמן הן נסגרו, וזה חלק מהרוח שציינתי בתחילת דבריי,

אנחנו ממשיכים, הכל מתנהל, כל העולם מסתובב וכל המחלות נמשכות וכל הצרכים נמשכים. זה הקושי, עוזי.

ואנחנו לומדים את הדברים האלה תוך כדי. בהתחלה הייתה לנו הרגשה ש'פוס, אנחנו עוסקים רק בקורונה וכל השאר - - -', אבל כמו שאני רואה את זה אצלי במרפאה שבאמת הייתה ירידה בכמות

תודה על ההזמנה, על ההזדמנות שנתת לנו להופיע כאן בפני הוועדה המכובדת, ואני שמח גם ומודה לך שהזכרת קודם כל, על המחמאות שנתת לקופה שלנו,

אני יודע, ואתה היית מעורב בפניות שפנית אלינו ולכן אני מבין מהיכן השאלה. כיום גם הבדיקות שמבצעים במד"א, זה עובר אלינו.

היום יש ממשק כשמד"א לוקחת

וגם תשובות של מד"א בתוך 24 שעות התשובות מתקבלות. אם אנחנו עוסקים במעבדה, ודיברת על הנגשה

זאת אומרת ב-10% יותר מנתח השוק שלנו,

תכלס, יש לכם הרבה עבודה. הרבה מאוד עבודה.

אמרתם שעשיתם משהו ואני מברך על זה, ההודעות הקוליות, וזה באמת חשוב. אנחנו פה בוועדה בחדר הזה דיברנו הרבה גם עם משרד הבריאות לגבי ההודעות שלהם לבידוד שהם שולחים בדרך כלל סמס, אלה שאין להם

אתה יכול להתקשר לטלפון X,

ושם אפשר לשמוע את התוצאות. חוסכים לשלוח הודעות. ובעצם שאתה שלחת לו את ההודעה הקולית, 'התשובה חיובית', מי אומר שהוא שמע, ומי אומר שהוא ידע להכנס לבידוד, ומי יודע מה מצבו? הדבר הזה יקל מאוד